קביעת ראש האופוזיציה. בהתאם להוראת סעיף 11(ב)

התשנ"ד 1994, אני מודיע על קביעתו של חבר הכנסת יאיר לפיד כראש האופוזיציה, כפי שהודיעה לי סיעת יש עתיד-תל"ם, שהיא הסיעה הגדולה ביותר בסיעות האופוזיציה.

אנחנו עוברים לנושא השני שעל סדר-היום, שאילתות דחופות. האם השר אוחנה או השר ניסנקורן נמצאים

היא שהשר, כן, מכובדיי, אני מסכים. אני חושב שהדבר הזה הוא לא מקובל לחלוטין. מכובדיי, אני לא רואה שיש לנו יותר מדי ברירה אלא לעשות הפסקה, ואני מבטיחכם נאמנה שאני לא אעבור על הדבר הזה לסדר-היום. הינה השר אוחנה. אנא בטובך, שהדבר הזה לא

שאין סיווג בחוק העונשין, סיווג מיוחד של גנבת

לכן אני לא יכול לתת לך נתונים סטטיסטיים בהיקשר הזה. אני כמובן עומד לרשותך בכל דבר ועניין. שאלה נוספת לחבר הכנסת

ברשות אדוני היושב-ראש, כבוד השר, קודם כול אני מצטרף לחברי הרב מרגי.

אנחנו ניקח את העניין של הסיווג בנושא של ספרי התורה, אבל יש לא מעט בתי כנסת שהוצתו, וראינו את זה רק לאחרונה. אני מבין שנעצר חשוד. עדיין אנחנו לא יודעים מה הרקע למה שהוא עשה. אני שואל: עד כמה תהיה מוכן לקחת את הדבר הזה

שאילתה דחופה של חבר הכנסת אלי אבידר, בנושא:

ישיב שר המשפטים, השר אבי ניסנקורן.

קודם כול, אלי איפה אלי? כאן,

כל

פרטני, אני אשמח שיפנו ללשכתי, ואנחנו נטפל.

אין לו, אנא, את המיקרופון

אדוני היושב-ראש.

השר, בהמשך לשאלה, אשמח אם תתייחס מדוע לא יוקם בישראל, כפי שקיים במדינות אחרות

אדוני היושב-ראש, זאת הפעם הראשונה שאני פה בכהונתך, אז גם מפה נאחל בהצלחה רבה. תודה

ככל הנראה אני לא אשתמש בכל עשר הדקות שיש לי. באמת הרבה מאוד מילים נשפכו,

בניסוחו הראשון,

בכל אופן, נראה לי שברור שככל שהזמן עובר אנחנו מבינים

הוא מכהן בתפקידו זה,

כאמור, כפי שציינתי, בעבודתו הממשלתית ולאפשר לחבר הכנסת שיכהן במקומו להתמקד בעבודה הפרלמנטרית. זה החוק.

נראה שיש הסכמה בבית הזה, במשכן,

רואה שבתקופה די קצרה אכן נוכחתי לצערי שכך הדבר. הסיפורים שנאמרו על החוק הנורבגי או באופן כללי על דברים שאנחנו עושים פה בימים האחרונים ממש גובלים מדי פעם בדברים רחוקים מהאמת. אבל מה הספקת לעשות חוץ מלהקים ממשלה עם ארבעה

החוק הנורבגי, רם, תנסה את פרשת השבוע, זה תופס פה טוב. אני אוותר על פרשת השבוע, אם כי היא מעניינת.

תודה לאדוני יושב-ראש הכנסת,

אני לא חובב של טיסות לחו"ל מתוקף תפקידי.

לחבר הכנסת שפע.

אי-אפשר לקיים כך את הדיון.

מבקש להתנגד להצעת החוק ראש האופוזיציה הנכנס חבר הכנסת לפיד. לרשותך שלוש דקות. בבקשה. חברות וחברי הכנסת.

נשמע קריר כזה, סקנדינבי. בנורבגיה יש רק 19 שרים. לא צריך יותר, אז יש רק 19 שרים. בנורבגיה איש לא היה מעלה בדעתו, אני מוסיף לך

לכבד את זכרם בקימה. (חברי הכנסת מכבדים בקימה את זכרם של

נא לשבת. חברות וחברי

שגריר ישראל בהולנד.

כפרלמנטר וכאיש שירות החוץ הייתה ליעקב נחושתן תרומה ייחודית להקמת המדינה ולביסוסה. יהי זכרו ברוך. אני מזמין את השר צחי הנגבי לשאת דברים לזכרו.

הסגירו אותם לידי השליט הזר. הם היו הפורשים המטורפים, הטרוריסטים. ובאמת, צריך להיות קצת מטורף כדי לעזוב בית, לעזוב משפחה, לעזוב שפה, כפי שיעקב נחושתן עזב בצעירותו את בולגריה מולדתו, והציב לעצמו, יחד עם

מג"ד במילואים, ולאחר מכן בזירה הפוליטית, כשהוא כבר בעל משרד עורכי דין מוערך ומוכר בירושלים, הוא עמד בראש סניף תנועת החרות

מבקשים לכבד כעת את זכרו של חבר הכנסת לשעבר דוד גולומב, שהלך לעולמו והוא בן 86. דוד גולומב נולד בתל אביב בתחילת שנות השלושים. את דרכו התחיל ככלכלן. בסיום התואר באוניברסיטה העברית השתלב גולומב כחוקר בבנק ישראל. מראשית שנות השישים פעל גולומב כמנהל

תוספת היוקר והחלתה על כלל העובדים במדינת ישראל. דוד גולומב, שכיהן כחבר כנסת הן מטעם תנועת העבודה והן מטעם שינוי-ד"ש, שימש בדרך כלל כחבר כנסת בוועדת הכספים, ושם ניסה ככל יכולתו להשפיע ולהוביל כלכלה

אנחנו עוברים להצבעה בעניין חוק-יסוד: הכנסת (תיקון, הפסקת חברות בכנסת של חבר הכנסת המכהן כשר או כסגן שר), הצעתו של חבר הכנסת רם שפע וקבוצת חברי הכנסת, בקריאה הטרומית.

קביעת הוועדה שתדון בה בהכנה לקריאה הראשונה.

הצעת חוק הפסקת חברות בכנסת של חבר הכנסת המכהן כשר

לייצר חקיקה והסדר כזה, אבל בממשלה רזה, לא בממשלה שמנה. בממשלה שמנה החוק הזה הוא פשוט חוק חזירי, לא פחות מזה. ואני אגיד לך יותר מזה. כשאתם מביאים את החוק

כל מיני משרדים מומצאים וכדי לאפשר תקנים בכל מיני משרדים מומצאים? אני מציע לחברי הקואליציה: תמשכו את החוק הזה.

דווקא בתקופה הזאת ודווקא בממשלה כזאת בסדרי גודל שלא

חבר הכנסת אופיר

התשנ"ד 1994, אני מתכבד להביא לאישור הכנסת הצעה בדבר הרכב הוועדות הקבועות של הכנסת, כפי שנקבע בוועדה המסדרת, לפי העיקרון של נציגות סיעתית כאמור בסעיף 102 לתקנון הכנסת.

שמח, אדוני היושב-ראש,

כספים וחוץ וביטחון.

יחדלו לכהן ארבע הוועדות המיוחדות שהוקמו בתחילת הכנסת והוגדרו כזמניות עד להקמת הוועדות

זנדברג. מוצע כי יושב-ראש הוועדה יהיה חבר הכנסת יעקב

ועדת החוץ והביטחון תמנה 17 חברים: סיעת הליכוד, שישה חברים: גדעון סער, ניר ברקת, אבי דיכטר, מיקי

אחד, ישראל ביתנו, חבר אחד, דרך ארץ, חבר אחד. מוצע כי יושב-ראש הוועדה יהיה חבר הכנסת דוד ביטן. ועדת החינוך,

ארבעה חברים: קטי קטרין שטרית, עוזי דיין ושני נציגים נוספים,

גינזבורג. אבקש כי חברי הכנסת והכנסת יאשרו את הצעת

הקבועות בכנסת העשרים-ושלוש בהצבעה אחת. תודה רבה, אדוני. תודה רבה. רבותיי, אני סוגר את רשימת הדוברים ואנחנו עוברים לדיון. ראשונת הדוברים, חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין,

או שאת מוותרת?

רקדן מוכשר, כוריאוגרף ידוע ואומן מבטיח מאוד.

נעלם בתוך הים. אתמול הייתי על החוף עם החברים של איימן, שכבר שלושה ימים מתנדבים לחפש אותו.

לא נעשו מאמצים מספיקים למצוא את איימן. המשפחה שלו בדאגה גדולה

יוכל לקבל את העבדות, לקבל את התורה,

עבדי השם. כמו שאמר רבי יהודה החסיד: רק עבד ה' איש חופשי הוא,

כדי שעם ישראל ידע שהקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו לא רק בניסים ונפלאות,

בעד, 45, בתוספת קולו של חבר הכנסת גינזבורג, אין מתנגדים, אין נמנעים. המלצת הוועדה המסדרת בדבר בחירת ועדות הכנסת המיוחדות

תודה רבה לך והמון המון הצלחה בהמשך הדרך בתפקידך הצפוי כיושב-ראש ועדת הכנסת. מכובדיי, נא לשבת. אנחנו נעבור גם לנושא הזה,

את מבקשת לדבר? בבקשה. את יכולה לעלות לכאן, חברת הכנסת שאשא ביטון.

תודה

תודה רבה לחברת הכנסת שאשא ביטון. כמובן שההצעה בעניין הקמת הוועדות המיוחדות אושרה כפי שאושרה. הדברים נאמרו ונרשמו בפרוטוקול.

חברות וחברי

חבריי, אני רוצה להציג בפניכם את החלטת הממשלה כפי שהתקבלה להחזיר את הסמכויות, הסמכויות החוקיות, המינהליות, שהיו בידי שר האוצר ושנלקחו ממשרד

אדוני שר הפנים, לא ידעת כמה קשה עובד השר המקשר.

הוא אמר "ארגז כלים", חשבתי ארגז קטן.

סמכויות, אדוני יכול להתחרט אם יש כמה סמכויות עודפות. 7. סמכויות שר האוצר לעניין תוכניות לבינוי ופינוי של אזורי השיקום לפי חוק בינוי ופינוי של אזורי

אני חוזר כדי שיהיה רשום בפרוטוקול.

להעביר לשר האוצר את סמכויות שר הפנים שהוקנו לו בחוקים המפורטים להלן: 1. סמכות שר הפנים לפי סעיף 6א לחוק התכנון והבנייה,

למינוי נציגו,

הודעת הממשלה בהתאם לסעיף 9(א)(11) לחוק הממשלה, התשס"א 2001, על החלטתה בהתאם לסעיף 31(ד) לחוק-יסוד: הממשלה, להעביר את שטחי הפעולה ממשרד למשרד כמפורט להלן: להעביר את שטח פעולת תכנון

ובנייה במגזר הדרוזי? אז אדוני השר,

סמכויות התכנון והבנייה היו במשרד הפנים.

לפני זה היו במשרד הפנים,

העבירו אותן ממשרד הפנים למשרד האוצר.

כי משרד הפנים מקבל את הסמכויות, לקחת את כל הנושא של תכנון ובנייה,

מתאר, תוכניות מפורטות. אני מקווה שתוכניות מפורטות שנמצאות במשרד הפנים או נמצאות במשרד

אני רוצה להגיד כמה מילים לגבי סמכויות, ואולי זו גם ההזדמנות להזכיר לשר הפנים אריה

כמה שנים עברו מאז מסיבת העיתונאים של ראש הממשלה על סופר-טנקר? אתה זוכר את

תגידו שזוג צעיר במשך 20 שנה לא יוכל לקנות דירה במדינת ישראל ותפסיקו לספר סיפורים על העברת סמכויות לסופר-טנקר. תודה רבה. חבר הכנסת עודד פורר,

חבר הכנסת ניצן הורביץ,

איננה. חבר הכנסת

לא, תכנון ובנייה, תעזוב,

השר דרעי,

לא, זה לא רק זה, זה רק ההתחלה. אני תכף אתן לך דוגמה שהיא לא שם, בסדר? ושאפשר לדון

אני התחלתי אפילו אחרי הזמן.

במקום מילה אחת, סליחה, נכון, נכון. באמת משפט אחרון.

הטיפול בניצולי השואה היום הוא במשרד האוצר.

אתה הולך לוועדת הכספים,

ואנחנו פותרים את הבעיות.

יש לי כבוד גדול כלפיך, ויש לי גם חיבה אישית,

יש לנו היכרות עוד לפני שאני נכנסתי בכלל לכנסת,

אבל

לא שומעים שם כלום, פשוט כלום. זה גם מאוד לא נוח לנו לתקשר עם ריבוי השרים שנמצאים פה באולם, אני לא צריכה לספר לך שהמליאה זה מקום, זאת האפשרות שלנו לפגוש את השרים. עכשיו, כשיעבור הנורבגי, גם ככה לא נראה אותם,

אדוני היושב-ראש, זאת הזדמנות ראשונה לאחל לך הצלחה בתפקיד. תודה. כבוד השר, הנושא הזה של תכנון ובנייה ומינהל תכנון, אוי, כמה הנושא הזה חשוב לנו, אדוני השר. אנחנו מייחלים ליום שבאמת יהיה תכנון ותהיה בנייה לפי התוכניות ובנייה לפי

מידתי, שיענה על הצרכים של החברה הערבית. אנחנו מפשילים שרוולים, אדוני השר, ונעבוד יחד בעניין מינהל התכנון.

תודה רבה,

בתקופה הזאת לא נהרוס, ותוך כדי כך אנחנו מקדמים תוכניות

אזורי שיפוט, מאשררים. כך אנחנו יכולים לפתור 95% מהבעיות, 50,000 בתים לא מורשים. יישארו כמה בתים. בן אדם בנה,

אני לא יכול להבין איך שר האוצר ויתר על רמ"י והוותמ"ל והעביר אותם לשרים הסקטוריאליים, אבל אני כבר לא מצפה לכלום בממשלה שבה סמכויות ביצועיות מחולקות בין שרים כאילו היה מדובר במטבע עובר לסוחר. חוששני שיש בעניין הזה יותר מאשר אנחנו

כל אדם בחברה היהודית שתדבר איתו יגיד לך: הערבים האלה בונים ג'ונגל.

בחברה הערבית מתקיימת בנייה שהממסד בישראל לא רוצה שתהיה חוקית,

אדוני היושב-ראש, אתה היית ראש עיר. תכנון קודם להריסה. לא יכול להיות שאתה תאיים

אין לו ברירה, או שיזרוק את עצמו לים כדי להתאבד. אי-אפשר להשאיר את החברה הערבית בסיטואציה הזאת.

איפה הבעיה?

לאשר תוכניות מתאר. ואז, אדוני השר, מי שמפר את חוקי התכנון

שנייה, שנייה, שנייה.

לא. לא. אתה אחרי יאיר גולן, אדוני. בבקשה, גברתי, שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, חג השבועות,

בהם? פתיחת משפטו של ראש הממשלה, הממשלה המנופחת בתולדות המדינה, ראש ממשלה וראש ממשלה

וזה מה שמביא ליבולי פירות הבאושים. אז בחג הזה אני בוחרת לדבוק בערכיי, לעצור ולהביט על מה שניתן לי

אתמול קיימתי ישיבה עם ראש מועצת בית ג'ן. הוא מדבר איתי על בעיה במימוש ההקצאות בכל דבר,

הכול מתחיל בעצם מהתכנון והבנייה. אין ביכולתו לממש את התקציבים ואת ההקצאות שהוא מקבל ממשרדים ממשלתיים רבים כי אין לו את התשתית, אין לו במקרים רבים את ההיתר שממנו

אותו לדין,

אותו. עכשיו תראו, אני ראיתי נאומים כאלה בעבר. שמעתי גם ראש ממשלה קודם, שמעתי גם נשיא קודם, שמעתי שר אוצר קודם. ברור לי לגמרי שמישהו שכואב לו והוא עומד לדין אומר את אשר על ליבו ועם מר

הזאת, והיחידה הזאת היא גם של הבית הזה.

היא של הבית הזה. וראש ממשלה שעומד בצורה כזאת בוטה ומדבר לגופו של אדם על היועץ המשפטי לממשלה בזמן שהכותרת

ההסכמים הקואליציוניים שמופיעים בפנינו. הרי ההסכמים הקואליציוניים שאותם ראינו מדברים לא על זה שמעבירים את מטה הדיור ממשרד האוצר למשרד הפנים אלא על זה שלוקחים את מטה הדיור שהיה במשרד האוצר

"כי אל אשר תלכי אלך ובאשר תליני אלין עמך עמי ואלהיך אלהי" בא ללמד אותנו שלהיות חלק מהעם היהודי זה הרבה מעבר לאיזושהי דווקנות כזאת או אחרת. זה קודם כול תחושת הלב, המסירות,

מיותרים, וסגני שרים, חלקם חסרי עבודה, חלקם לכלום ושום דבר, וזה בזמן המשבר הכלכלי הכי גדול שידענו לפחות ב-20 השנים האחרונות. ומה אפשר היה לעשות בכסף הזה, אדוני השר? אני אתן דוגמאות. העיר אילת, מעבר

היה אפשר לקחת את הכסף הזה ולשקם את העצמאים, את העסקים הקטנים והבינוניים, שכשאנחנו מסתכלים לאופק.

הרי העסקים הקטנים והבינוניים הם הקטר הכלכלי של כלכלת מדינת ישראל, ואם לא ייעשה איתם, לא יינתן להם סיוע מהר ועכשיו, הכלכלה, חלילה, תמשיך לקרטע. אפשר,

אדוני היושב-ראש, מכובדי השר, אבל אז אני מסתכל ורואה הרבה שרים,

אדוני השר, שר הפנים, שנשארו כאן חברי הכנסת של הרשימה המשותפת וכולם עלו

צריך יום לימודים ארוך ללמוד איך לפרגן לך. זה יפגע בתשלום. אבל האחריות עליך היא אחריות כבדה, גם לגבי חתימה על הסכם גבולות והרחבת גבולות של יישובים, אתה עומד לחתום על כמה יישובים שכבר הגיעו

אבל עד אז צריך להגביר, תודה.

לרבות היחידה הארצית לאכיפת דיני תכנון

ממשרד האוצר, שיישאר בתחום הפעולה של משרד האוצר. תודה רבה. תודה

הצעת חוק-יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 10 והוראת שעה לשנת 2020) (תיקון) כבוד היושב-ראש,

חברי הכנסת הנכבדים, תיקון חוק-היסוד שמובא כאן היום נועד לאפשר לממשלה להרחיב את התוכנית הכלכלית להתמודדות עם משבר הקורונה.

בתקופות אלו המשק והציבור כולו נושאים עיניהם

ולכנסת, לריבונו של עולם,

שתשמור על הבריאות, תתמוך

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת,

אנחנו מבקשים מחברי הכנסת לאשר את הצעת החוק בקריאה הראשונה

תבדקו כמה עמותות מהעמותות שהבטחתם להן, ישב מנכ"ל משרד האוצר בוועדת הכספים, ראש הממשלה הבטיח, אמרו: לא יהיה מצב שהעמותות יקרסו, אנחנו נדאג להזרים להן את הכסף. רק בשבוע שעבר,

בדיון בוועדת הכספים, שואלים אותו

זה פה, אני אומר לך את זה,

ואני אומר לכם את זה חברי הקואליציה: החוק הזה, בקריאה ראשונה אנחנו נתמוך בו,

שיעבור. צריך

אם הם פותחים היום, שלושה ימים לפני סוף החודש, הם לא מקבלים את הסיוע עבור העובדים שלהם, אז היום, לפחות על פי מה ששמעתי ברדיו מהמתראיינים, חלקם החליטו

במקום לפשט הליכים מקימים ממשלה מפלצתית,

שתוסיף עוד ביורוקרטיה ותסרבל את עבודת הממשלה. הממשלה האיומה הזאת מקימה עוד משרדי ממשלה,

אגפים,

ייקח לכם שנה בכלל להבין מי נגד מי: זה העביר לזה, זה העביר

אפשרית ויוענק לה התקציב הנדרש לצורך ביצוע תפקידה".

הדחוף ביותר זה להביא תקנים ותקציבים לרשות חדשה לפיתוח המגזר

כבוד היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, האמת היא שבחוקים להצלת המשק ולעזרה לאזרחים היינו רוצים להיות חלק, ודווקא אלה היו יכולים להיות חוקים שאנחנו מצביעים בעדם גם אם אנחנו באופוזיציה, רק

כי בשביל השוחד שאולי הוא קיבל,

את זה אני מאוד מקווה שנדע בבתי המשפט, אם הוא ייתן להם להמשיך להתקיים, מספיק אחד, מספיק שניים, מישהו שנותן שוחד ומישהו

האימא העצובה, המשפחה העצובה, המאוד-מודאגת, שיושבת ומחכה שיקרה איזה נס והם יראו את הילד, את הבן שלהם,

באותו זמן אני מאוד גאה לראות עשרות

עושים את החיפושים בעצמם בים, כדי למצוא את איימן.

אחד כאן לא שמע.

הם לא רצו לשמוע. מי שצעק יותר קיבל, ומי שלא היו לו האמצעים לצעוק ולהשמיע את הקול שלו, לצערנו, אף אחד לא התייחס אליו.

לאיציק. אמרתי: שר העבודה, הרווחה והעניינים החברתיים.

חברים, איציק היה תלמיד שלי בבית הספר התיכון. הייתי מנהלת שלו. לכבוד הוא לי לברך אותך. זו התרגשות

זה, כי אנחנו לא מוכנות לקבל זאת עוד. רק אתמול התוודענו לתקציב העתק שיהיה מושקע בלשכת האח התאום של ראש הממשלה, ראש הממשלה החלופי. תוסיפו לזה נסיעות לחו"ל והוצאות

רציתי לברך את השר, לא ידעתי שהוא יהיה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, הזכירה קודם חברת הכנסת פרומן, ואני רוצה לחזק את הדברים שהיא אמרה. אנחנו נמצאים, אולי בניגוד למה שחושבים רבים,

מתגמלים עסקים שהחזירו עובדים בחודש מאי תודה רבה. ולא מתגמלים בכלל עסקים שהחזיקו עובדים גם בימי הסגר. התוכנית הזאת,

התקווה המעטה מאוד למצוא אותו חי, עדיין אני חושבת שזאת זכות בסיסית להורים, למשפחה לדעת מה עלה בגורלו. אני מתארת לעצמי את הכאב הנוראי שהאימא חשה בימים

שמתוך אלפי, אלפי אנשים שנאסרו בבידודים,

או סתם אנשים שלא היו להם סימפטומים

הסיעות, לקרוא למי שצריך לבוא.

כבוד היושב-ראש, כבוד השרים,

עד פרוץ המשבר כלכלת ישראל הייתה, אדוני היושב-ראש, אחת הכלכלות היציבות והחזקות, עם נתוני מקרו מדהימים.

ואילו חלילה היינו במקום אחר, אני לא יודע איך היינו מתמודדים עם זה. אדוני היושב-ראש, אנחנו כבר עם למעלה מ-100 מיליארד שקל לטיפול בנושא המשבר, וההצעה היום, תיקון מס'

אבל אנחנו עדיין רחוקים מסיום המשימה. אדוני היושב-ראש, להגיע למצב שהיינו בו ערב המשבר, של תעסוקה מלאה, זה חתיכת אתגר. השר אשכנזי, זה חתיכת אתגר, אבל אתה לא פוחד

הקדמת שחרור, זה חשוב מאוד, אלעזר, כראש אכ"א לשעבר, הקדמת שחרור כספי פיקדון לחיילים משוחררים,

מאוד. בהיקף של

קשה ביותר. זה לא משבר מקומי, זה משבר גלובלי,

וברוך השם שאנחנו יודעים להתמודד איתו עקב נתוני פתיחה שהיו נתונים

הצמיחה, לצמצום האבטלה.

אדוני היושב-ראש. תודה רבה לכם. תודה רבה לסגן השר כהן. חברות וחברי הכנסת, נא לשבת על מנת שנסביר את סדרי ההצבעה.

תודה רבה. חברי הכנסת, נא לשבת במקום. מי שהצביע ורוצה לדבר יכול פשוט לצאת מהמליאה כי לא שומעים את התשובה. המזכירה, אם אפשר לקרוא שוב בשמות חברי הכנסת שלא הצביעו. (קוראת בשמות חברי הכנסת) אלי אבידר, אינו

נוכח אלכס קושניר, אינו נוכח עידן רול, אינו נוכח יואל רזבוזוב,

תוצאות ההצבעה: בעד, 71, נגד, 13, אין נמנעים. לפיכך, אני קובע כי הצעת חוק-יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 10 והוראת שעה לשנת 2020)

עברה בקריאה הראשונה ותועבר לוועדת

אתה דיברת גם על זיכרון השואה במזרח אירופה.

לצערי, מקומות כאלה בבלרוס, באוקראינה, יש את באבי יאר בקייב. יש הרבה אנשים שרוצים לראות את הצעירים הישראלים במקומות האלה, שלצערי נהרגו שם גם מאות אלפי

הקשה היום, כשמאות אלפי אזרחים מובטלים, וכל שקל כזה שיוחזר להם הוא כל כך משמעותי. אז אני מברכת על ההצהרה של שר החינוך החדש יואב גלנט,

בעניין הצעה דחופה לסדר-היום בנושא: החזר כספי להורים בעקבות ביטול המסעות לפולין. אדוני

וכמזכירו הצבאי של ראש הממשלה שרון הייתי שם איתו ועם אלי ויזל. אני מסתכל על הדבר הזה, שלקח לנו עשרות שנים להביא אותו למעמד הזה, שלמרות שחלפו 75 שנים מאז כבו הכבשנים באושוויץ אנחנו מסוגלים לגרום לבני נוער להזדהות עם העניין כתוצאה מהחלטה ומחינוך נכון שמדינת ישראל עשתה לאורך

הנאצית על כל משמעויותיו, כי יש בו מסר מאוד מאוד משמעותי גם לעם

ואני יכול להמשיך. ואז, כאשר הגעתי למשרד,

אם אתה משמיט את הבסיס המוסרי, מה יגידו ב-10,000 המשפחות האלה לילד שצריך בעוד שנה או שנתיים להתגייס לצה"ל? יגידו לו שהמדינה זה דבר שאי-אפשר לסמוך עליו? אז הדבר הזה שווה

להעביר לוועדת החינוך. משהוקמה ועדת החינוך, אפשר להצביע. מי בעד? מי

או ללא ביטחון תעסוקתי. מספרם הגדול של המובטלים החדשים יביא

אבל ככל שההיצע רחב יותר, הכוח שבידי המעסיקים

האפשרי. נוסף על כך אני מציעה להקים מרכזים מיוחדים להכשרה מקצועית לאומית שיפעלו לפי תוכנית הכשרה ייעודית במקצועות הנדרשים בהתאם לשינויים שיחולו

מהמשבר הזה, אנחנו נקבל אותו קצת באיחור. יכול להיות שאנחנו התחלנו לצאת מהבעיה הבריאותית, אבל אנחנו נכנסים ואנחנו נתחיל להרגיש את המשבר הכלכלי-חברתי ביותר עוצמות בתקופה הבאה. לצערנו הרב

אבל לא מבטיח הישארות של העסקה, הוא לא מבטיח המשך קשר בין המעסיק לעובד. אני חושבת שהגיע הזמן לחשוב על פתרונות יותר יצירתיים, כמו שהיה במתווה הזה שמדבר על, אולי, השתתפות בעלות השכר של העובד. במקום לשלם לעובד אבטלה 100%, המעסיק יעסיק אותו בחצי משרה

זה יש הרבה מאוד השגות, אבל נשאיר את זה רגע בצד,

כרגע אנחנו נמצאים

בזה. יש לי גם רעיון למקור תקציבי לסיפור הזה: אפשר לבטל איזשהו משרד לענייני כלום ולקצץ משרד לענייני שום

מהתקציב, לפחות במשרד הבריאות, כשהם לא מעסיקים את האנשים, כי יש להם

עד היום הזה ישנם הרבה חולי נפש שיושבים בבית, כי לא כדאי כל כך למעסיקים להפעיל את כל התנאים של משרד הבריאות, והם יושבים בבית ולא מתחילים לעבוד, כל המשק כבר עובד, רק

מבשרים לנו שאחרי חג השבועות, כשנגמר עיד אל-פיטר והנהגים יחזרו, אז ייתנו רק 75%. כשזה 100% אנשים נשארים בתחנות,

אני דורש להחזיר מייד את קווי התחבורה הציבורית במלואם חוץ מהכיסאות שמאחורי הנהג,

שהצטרפו באפריל ובמאי ביחס לתחילת המשבר. אותם עובדים שיישארו מחוץ לשוק העבודה יגיעו בעיקר מענפים מסוימים ומקבוצות אוכלוסייה מוחלשות.

סדר זה נקבע מתוך הנחה שהראשונים לחזור לעבודה הם אנשים המשתייכים לקבוצות חזקות, לעומת דורשי עבודה שחזרתם לעבודה תהיה איטית יותר. מעקב אחר דורשי העבודה והפעלת הכלים המגוונים מחד

בכל התהליך תינתן תשומת לב ייחודית לדורשי עבודה מרוויחי שכר נמוך, ובעבורם יפותחו מסלולים ותוכניות ייעודיות. תהליכים אלו יאפשרו לחזק את מעמדם של דורשי העבודה בשוק העבודה ולהבטיח את הישרדותם העתידית בו. תוכנית עבודה בכמה שלבים:

יעלה ויבוא חבר הכנסת עופר כסיף, בבקשה. שלוש דקות לרשותך. תודה.

ניקיון ועוד רבים וטובים. המדינה היא שגרמה לפיטורים המוניים וליציאה כפויה לחל"ת בשל התפרצות הקורונה, לכן נכון וצודק שאותם עובדים יקבלו דמי אבטלה. עכשיו אפילו את זה גוזלים מהם.

יעלה ויבוא חבר הכנסת איתן גינזבורג. שלוש דקות לאדוני. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. ראשית, ברכות על המינוי. הייתי בכיסאך, וזה כבוד גדול שאתה

גם לכם על הנכונות. הבעיה נפתרה מיידית על ידי השרים האחראים והמשרדים

הלוואי

כל כך זקוק לה.

תודה רבה. בהצלחה גם לירדנה בקדנציה החדשה. יש לך עזר כנגדו, אתה יכול להיות רגוע. אין חכמה כבעלת הניסיון. עם ירדנה אתה בטוח מצליח.

לביטוח לאומי עבור אוכלוסיות מוחלשות, אכן הנושא

לרצות, אין בעיה. אני מציע להסתפק.

נצביע בעד ונגד העברה לוועדה, הצעה דחופה לסדר-היום בנושא מניעת כפל קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי עבור אוכלוסיות מוחלשות. מי שבעד הוא

בטוח שתוסיף הרבה מאוד גם לדבר הפורמלי הזה ותיצוק בו תכנים טובים ונכונים כפי שאתה יודע לעשות.

וצריך להגיד תודה, ממשלת ישראל נתנה מענק לעצמאים, ובעצם כל הנושא הזה היה תחליף

תודה רבה.

נכבדה, ראש

נגמרה. אולי בבלפור הקורונה נגמרה, אבל עבור כל אותם עסקים שרק היום הורשו לחזור לפעילות,

אין הכנסות, איך ישלמו? הממשלה הזאת מנותקת. הניתוק התבטא במענק לא גדול מספיק, שלא עזר להם לעמוד על הרגליים, על חודשים מרץ

אדוני היושב-ראש, כבוד סגן השר, חבריי חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, אני מברך אותך על התפקיד, תודה רבה. ומאחל לך, ובטוח, שתצליח בתפקיד. אדוני

הקמת קרן הלוואות ייעודית לעסקים קטנים

שקל. קרן זו כוללת תנאים מיטיבים, לרבות סבסוד ריבית בשנה הראשונה וגרייס של 12 חודשים, מענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים קטנים

מס הכנסה ומע"מ, עידן, מה שביקשת, דחיית תשלומי מס הכנסה ומע"מ לעסקים הקטנים, שתי פעימות של מענק סיוע ייעודי לעצמאים בעלות של 3.8 מיליארד ש"ח. רבותיי, אלה סכומים שאם הייתם מדברים לפני המשבר על כאלה סכומים הייתי חושב שהם הזויים, אבל הינה,

של כלל הענפים במסגרת המגבלות הבריאותיות, תוך שיתוף פעולה עם כלל הגורמים הרלוונטיים, ובפרט משרד הבריאות, משרד ראש הממשלה

תוכל להתעדכן און-ליין. כל מי שרוצה את האפליקציה הזאת יוכל לקבל אותה. הטלפון שלי לא חכם כמוך.

אף אחד לא אומר שאתם לא עושים. לא, אני אומר,

יגלו נכונות להחזיר לאנשים כסף שנתנו כמקדמות. שיגידו שברגע שיחזירו להם,

שיגלו גם הם איזושהי אמפתיה כלפי אלה שעורכים את החתונות שלהם. לגבי עצמאים, כבוד

אני יכול לומר שרבים מיושבי הבית הזה התחילו את דרכם לא רק כסטודנטים שלמדו במוסדות להשכלה גבוהה אלא גם כפעילי ציבור בתאי הסטודנטים. אני חושב שמה שאנחנו למדנו שם לקחנו איתנו כמשהו

כך שגם בהיבט הזה, אני חושב שככל שהסטודנטיות והסטודנטים שלנו ייקחו

הסטודנטים בישראל במגוון תפקידים, הייתי פה כל שנה, התכוננתי ליום הזה, התרגשתי ממנו, הלכנו

אני מזמין מפה את נציגי האוצר,

וגם השר כץ, שמבינים שהסטודנטים

מנוע צמיחה אדיר, הם שוק העבודה העתידי שלנו וגם השוק העכשווי, הם היו מהראשונים להיפגע, כי הם עובדים בהרבה עבודות

האקדמיה בישראל

כמו שאמרתי, יש לך הזדמנות אדירה לעשות מהפכות.

אבל ביחד אפשר לנענע אותם,

בשותפות, כדי לחזק את המשק

אז כשאנחנו מדברים על יום הסטודנט אסור לנו לשכוח גם את אותם עשרות אלפי תלמידים שמעניקים בלימוד תורתם את הערך המוסף לעולם היהודי אך גם תורמים לחברה

שחוזרות לספסלי הלימודים אחרי תואר במקביל לעבודה, למשפחה ולגידול ילדים. אני בעצמי עשיתי את זה עד לא מזמן, וזה לא פשוט.

שבעשור האחרון הכפילו את עצמם במוסדות להשכלה גבוהה, ולברך במיוחד את הסטודנטיות הערביות, אשר צמצמו את הפערים בתיכונים

היא כי 84% מהסטודנטים בישראל שעבדו טרם תקופת המשבר, כחצי מהם הוצאו לחל"ת, וכמעט חצי מהם בכלל לא זכאים לדמי אבטלה, ולמעלה מ-90% מדווחים כי נפגעו כלכלית

האלה בעתיד הלא-רחוק הולכים להוביל את הכלכלה, המדע, הרפואה, התעשייה. גם ההייטק וגם הלואו-טק. האנשים האלה תרמו לפני הלימודים וימשיכו לתרום גם אחרי הלימודים, והם גם הולכים לשלם את רוב המיסים במדינה הזאת כדי שאתם תוכלו להקים כאן ממשלות פריטטיות וכדי שאתם תדאגו

אני העומד כאן לפניכם היום בוגר תואר ראשון ושני בהצטיינות במשפטים אשר ללא קיומו של הקמפוס החרדי בקריה האקדמית אונו, אשר אפשר לי ללמוד בהתאם לאורחות חיי כסטודנט חרדי ובהפרדה, לא הייתי נכנס בשערי האקדמיה. כמוני יש סטודנטיות נשים רבות

רבה.

שמעתי, האזנתי ותיארתי לעצמי שכל חבריי וחברותיי ידברו על הקשיים הגשמיים הניכרים שיש לסטודנטיות וסטודנטים במדינת ישראל, וצריך להגיד

פילוסופיה כמקצוע ראשי, לא ולא, אלא היה מובן מאליו פעם שלימודים, לא משנה של איזה תחום, באים עם איזה קורסי ליבה,

הם היו מאפלטון עד נאט"ו, מפלטו עד נאט"ו, מהתנ"ך עד הפלמ"ח, ולא היה אדם שיצא מהאקדמיה בלי לעבור איזשהן תחנות יסוד בתרבות

חדשנות. כי יסודות החשמל והמתמטיקה הם אותם יסודות שנלמדו לפני מאה שנה. ודאי שמתווספים ומתחדשים בהם חידושים, אבל היסודות הם אותם יסודות. במדעי הרוח יש כל הזמן חידוש ועדכנות ושפות חדשות ורעיונות חדשים. לצערי הרב,

ללמוד מדעי הרוח, כי זאת הרוח שלכם. תודה רבה. תודה רבה. ישיב השר להשכלה גבוהה חבר הכנסת זאב אלקין, בבקשה.

תיקון: אני כרגע עוד בתואר של השר המיועד להשכלה גבוהה, עוד לא אושרתי בממשלה ובכנסת, אבל בכל זאת הממשלה, על דעת העתיד, ביקשה ממני להשיב על ההצעות

מסיימים? אז אמרו לי: מה זאת אומרת? אנחנו עובדים בבורסה בלונדון, זה המקום ששם הולכים לעבוד.

מי שצריך לעבוד בבורסה בלונדון צריך ללכת ללמוד כלכלה. למה ללמוד מדעי היהדות?

כל כך, שהיא יפה למאמר עיתונאי אבל לא מסתדרת עם העובדות ועם המציאות לגבי רצונם של ראש הממשלה ושל הממשלה לפגוע במדעי

חומש שמכוונות לציבור הסטודנטים ולחיזוק ציבור הסטודנטים. הפעולות האלה,

בעיניי, מחולקות לשני מרכיבים: המרכיב הראשון הוא הגברת הנגישות של ההשכלה הגבוהה בחלקים השונים של החברה

תואר שלישי.

שם

ולכן, לסיכום

החלק

ממרכיבים

ללמידה באקדמיה ועוד. זה

ישראל,

זה נכון לגבי השאלה מה בכלל מקומם של הסטודנטים במערכת הזאת,

זה

איזושהי

מספיק

שהוא משפטן

אבל דווקא כמשפטן אתה מכיר היטב את המשבר הקיים היום

ואז צריך לנקוט כל מיני כלים מלאכותיים בשביל להאט את קצב פיתוח השוק ולשים מכשלות בפני משפטנים עתידיים, כי אין להם מקום